אני פותח את ישיבת ועדת הכספים הזמנית של הכנסת לטובת היוועצות עם ועדת

ההסכם הוא לפי סעיף 9 לחוק הביטוח